טוב,

סליחה על העיכוב, היינו מהבוקר בדיון שלם.

בניסן תשפ"ב,

ה-1 במאי 2022. אנחנו ממשיכים עם הדיון בנושא

מצבם הנפשי של הנוער והשלכותיו גם על ההורים ובני המשפחה האחרים. התוכנית היא תוכנית טיפול גם לטווח המיידי וגם לטווח הרחוק. כבר עסקנו בה וראינו שלד שלה בדיון קודם, שתתפרס על פני מספר שנים. כל משרד מההיבט שלו יתחבר לתמונה כללית

ותיכף גם נתייחס לזה, אבל אני חייבת לומר שתזכורת כואבת לנושא הזה של בריאות הנפש ובכלל הטיפול באובדנות, קיבלתי גם וקיבלנו כולנו בשבוע

אז כן אני רוצה לומר שיש לנו כאן שני נושאים על הפרק, גם באמת התוכנית הלאומית שאנחנו רוצים לקבל עדכון איך אני עומדת,

אבל אנחנו רוצים להבין מה כרגע בין המשרדים על

חברת הכנסת, בבקשה.

שזה התוכנית הלאומית לבריאות הנפש לילדים ונוער, וכן לומר שעוד לפני שקמה התוכנית הלאומית הוצגה בוועדה לדעתי, אולי אפילו לפני הוועדה או באחד הדיונים הראשונים של הוועדה, התוכנית שמדברת על משהו שהוא יכול היה להתקיים תוך חודש שזה

אנחנו גם מברכים על זה שהמשרדים עצמם הצליחו להפיק יש מאין. למה אני אומרת יש מאין? כי בסוף כשנושא נמצא לא בפוקוס במשך שנים רבות בתוך המערכת ולא מתוקצב, אז אין הרבה פסיכיאטרים, אין הרבה מטפלים ואין הרבה בתוך מערכת החינוך, ומערכת הרווחה אני לא רוצה לומר מה אנחנו הגענו למסקנות שם כי באמת המסקנות לא פשוטות

לכן אמירות כמו לקחת מהתקציב שכבר יש לנו ולהשקיע בתוכנית הזאת שהיא באמת תוכנית גדולה ומקיפה - - - כן,

נאמר שיהיה תקציב, שתהיה החלטת ממשלה שבאמת

אוקיי - - - יש פסיכולוגים,

אני מבינה את התוכנית של ה-900 מיליון, בסדר.

אז הדבר הקטן שהבטיחו עוד לפני התוכנית הלאומית, שזה המרכזים,

בדיוק, אם אפשר לבודד את זה רגע

כן, לאן תעביר אותם אחר כך. האמת שאני חייבת לומר שמדובר על תוכנית של בערך 900 ומשהו מיליון שקלים, כל התוכנית ביחד. והאמת שבראיה מערכתית של

עכשיו, המרכזים האלה מצריכים את אותם תקנים, גם את התקן עצמו וגם את התקציב לתקן, שבתוך אותם בתי חולים יש כמובן איזושהי תקינה למתמחים, אבל זה לא מספיק כדי לתת מענה באמת מיידי לכל

הבנו, שנייה אני רוצה להסתכל על ההיבט דווקא של מערכת החינוך. מי מטעם משרד החינוך? אינה זלצמן סמנכ"לית בכירה, מנהלת המנהל הפדגוגי, ולצידי חוה. אז לפני שאת מתחילה אני רק

על פי תאוריית הצרכים של מאסלו שאתם מלמדים את המורים, כי אני למדתי הוראה בדיוק וזה הבסיס שלמדנו. קודם כל הוא צריך ביטחון, קודם כל הוא צריך חום, קודם כל הוא צריך אהבה כדי שהוא יוכל להתפנות לדברים האידאיים החשובים הגדולים יותר. אני

בבקשה, מנהלת הוועדה תבוא ותוכיח לך כמה פעמים משרד החינוך ביטל דיון פה בוועדת הבריאות של הכנסת בנושא בריאותם הנפשית של הילדים.

להמשיך. אז אני אחזור ואגיד שמשרד החינוך מבין יודע ורואה

שהתלמידים הגיעו לבתי הספר אז הייתה רווחה יותר טובה כי הצליחו לאתר אותם,

ראו, הסתכלו להם בעיניים, פגשו את המצוקות שלהם וצריך להמשיך והתוכנית

אני רק אתן דוגמה, פגיעות מיניות הן חלק גדול ומשמעותי ממי שנזקקים בסופו של דבר לשירותים

איפה הושם על זה דגש בשנים האחרונות אל מול הדרכת צוותים בתוך המערכת? ומי בעצם נותן את המענה הזה היום בבתי הספר? הרי האחיות הוצאו מבתי הספר,

אני אומרת, ברשותך אני אעשה הפרדה בין דור המדבר, שצריך לאתר את הילדים, לבין הדור שייכנס לארץ ישראל. במובן הזה שאני לא חושבת שצריך לאתר את אותם ילדים, והערתי גם לזאת שדיברה קודם.

אבל מהיכרותי את המערכת כשיש תוכנית כוללת דברים נופלים בין הכיסאות. לכן אני מצפה ממשרד הבריאות שיעבוד במשרד הבריאות על מה שהוא יכול לעשות היום, ומשרד החינוך שיעבוד על מה שהוא יכול לעשות

אני אומרת חד משמעית,

וכבר אמרנו על זה ששפ"י זה לא הפתרון,

במענה ייעוצי, שאנחנו חושבים שצריך להרחיב את המענה הייעוצי כדי, אני אגיד משהו בסיסי על מה זה איתור.

זה היה אחד מבסיסי המידע שהבאנו לוועדה הזאת בזמנו במצגת שהוצגה, של כל התוכנית, לבד - - - אני לא אומרת,

באמת אני אומרת את זה מדם ליבי,

אפשר להציג אותם ואת

אני לא מבקשת ממנה פרוטקציות כבר כי אין,

הפרוטקציות אבדו. בכל מקום בפרוטקציה את נכנסת מקום 400 בתור, אז מה? אז היום אין מענים בתחום של הפרעות אכילה. ילדה שהפסיקה לקבל מחזור,

אני אשמח למענה לכל הילדים האלה ואני חושבת שגם צריך להמשיך לעשות בגדרות בישראל. אני לא אמרתי שלא.

צריך לבחור - - - אני לא אמרתי שלא,

אומרים 'אין תקציב', אז אם אין תקציב תשתמשו בשמיכה שיש לכם ותחלקו אותה בצורה

אני אסביר. אם אני מסתכלת על מענים שפתחנו שקיימים בתקופת

אז אנחנו מדברים על תוכנית שנקראת "רואים אותך", תוכנית זו בעצם פותחה מכיוון שידענו שילדים נמצאים עם בעיות רגשיות מורכבות בשעות אחרי הצוהריים, אז הגענו ל-2,000 ילדים ונתנו להם

כמה יש במקום אחר וכשהם כבר מוצאים כל מיני מקומות אז אומרים להם 'לא, זה לא מתאים אלינו כי לילד או לילדה יש את זה ואת זה' והם נותרים מול - - - הם צריכים

הורגים את הילדים הללו שאין להם מענים, אצלכם,

יש לי מספיק מה להגיד על בריאות, אבל אני מדברת על מסגרות שהן רווחה ולא בריאות. גם השאלה

ואני רוצה לומר שאם אתם רוצים רצף שיקומי, זה רק שם. זה מתחיל שם וזה נגמר שם, שמואל הירשמן עוד מעט וגיל זלצמן יגידו ויספרו כאן איך

תראו, אנחנו שילבנו כאן גם בדיון, שאנחנו עוד מעט נמשיך אותו, על המצוקה של בתי החולים הפסיכיאטרים,

הכל מדבר עם הכל בסוף ובסוף הם לא הפתרון ואת יודעת שלהם בכלל,

רוצים להוריד את מיטות האשפוז

למה הם לא עשו שום דבר? נראה לנו שנוציא את הילד מהבית'. ואז ההורים מאבדים את הילד פעם נוספת והפעם זה יותר קשה כי הרבה יותר קשה להחזיר אותו אחרי שהוא נכנס למסע. אני רוצה שנייה רגע להראות לכם את המסע שעוברים פה,

היום הילדים האלה הם מתחילים מבית הספר ובתוך בית הספר מאתרים אותם,

אני הקמתי קבוצת וואטסאפ של הורים,

וכולם עם הרבה מאוד

אני מייצגת פה קול קבוצתי,

אבל כמערכת הם נורא נורא,

תשאלו את זה. אפשר להסתדר, רק תשאלו את השאלה הזאת 'איך אפשר לעזור לכם?'. במקום זה אתם שולחים אותנו להערכת מסוכנות. זה מסלול מהמם, הערכת מסוכנות, אתם שולחים אותנו להערכת מסוכנות, אנחנו הולכים למיון,

ואז שולחים אותם לפוסט אשפוזי - - אני רוצה שנייה לבקש, אני פשוט מבינה שגם המשרדים עצמם לא כל כך יודעים כמה קיימים כאלה, וזה גם עניין סובייקטיבי, זאת אומרת בהיבט של בן האדם

שלום לכולם,

אני אמא של ליאל שעוד שלושה חודשים היא בת 18,

בנות. ליאל מאושפזת היום בבית חולים "האיתנים", בית חולים פסיכיאטרי, בעקבות אנורקסיה מאוד קשה,

פוסט טראומה ואני יכולה לתת לכם עוד רשימה

אחרי שמבחינת האנורקסיה הצליחו לעזור לה, אבל התפתח לה הדיכאון החמור, היא עברה לאיתנים.

מאושפזת באיתנים כבר שנה וארבע

יש אך ורק 92 עמדות של טיפול יום שנועדות לקטינים בלבד כשבעצם הבת שלי עוד שלושה חודשים לדוגמה, וזאת רק דוגמה קטנה, זה לא רלוונטי לגביה, ו-128 מיטות אשפוז. כולם מדברים כל הזמן על הקורונה אבל אני עוד פעם מדגישה,

אני מאוד הייתי שמחה ונראה לי שמן הראוי גם

לקבוצה של הורים שישמחו לשבת לתת את האינפוטים שלהם

המצב לא יכול להימשך עוד בצורה הזאת,

אנחנו לא מתכוונות לעצור, כל ההורים עומדים מאחורינו והדרישות

אני גם לא מקלה בכך ראש,

שר הבריאות ויחד עם שר הרווחה ובאמת הביאו כאן תוכנית שהיא משמעותית

או מגדילים את העוגה בדיוני תקציב.

דיוני התקציב, אנחנו מקווים, יחלו בהקדם ואז הדבר הזה גם יוכל לקבל ביטוי במסגרתם, כמו שהתוספות הקודמות שניתנו קיבלו ביטוי. אז התוכנית הזאת תלויה

אי אפשר עכשיו לבוא ולבקש תוכנית לאומית,

ואל תציגו לנו כאן שיושבים על תוכנית לאומית.

זה עדיף להגיד מאשר 'יש למשרדים כסף ושישתמשו בו'. אם זה כך, אז בואו נעצור הכל ואל תאשרו אף תוכנית בממשלה

משרד האוצר גם צריך לתעדף את

קודם כל אני חלילה לא נפגע, אני הנציג כשנועה היימן לא פה בוועדה, אני מייצג את אגף תקציבים במשרד האוצר בדיוק כמו שהיא הייתה מייצגת אותו אם היא הייתה יושבת פה

אנחנו רוצים בבריאות הנפש לעשות שינוי מהיסוד. אנחנו לא רוצים להמשיך במשחק סכום אפס,

צריך פה שינוי בקהילה, באשפוז ובשיקום. בקהילה צריך את כל השירותים

תודה. תודה.

גיל זלצמן מנהל בית החולים גהה. מנהל מרכז בריאות הנפש גהה, גם פסיכיאטר ילדים, מנהל מחלקת יום לילדים ונוער. אני

על הרגליים האחוריות, שזה יהיה הדבר הראשון שנוכל להתחיל לקדם. אני נשלחתי לכאן גם כנציג הכללית, אני רוצה להגיד שבתי החולים הפסיכיאטריים של הכללית, גהה ושלוותה קיבלו חמישה מיליון שקלים כל אחד לשיפוצים והשקעה בתשתית. מי שפעם שיפץ בית יודע שזה מספיק לשתי דירות. אי אפשר לשפץ בית חולים עם 166 מיטות בחמישה מיליון שקלים, זה לעג לרש והרש גם ככה גמור, אז זה עוד יותר לעג לאותו רש. מילה אחרונה על הפרעות אכילה. זו מחלה ממהרת קשה, מתים ממנה, אין במדינת ישראל אפילו חצי מכמות המיטות שצריכים להפרעות אכילה. let alone אמבולטוריה וטיפול יום, וזה צורך דחוף ביותר כי זה מצב חירום, זו מחלה שנפוצה יותר ויותר והמענים הולכים ומצטמצמים. תודה.

אז אנחנו - - - כדי לחזק את מה שפרופ' גיל זלצמן אמר עכשיו, במידה ויהיה טיפול בקהילה זה יצמצם גם את התורים לאשפוז ואת הדרישה למיטות אשפוז. אנחנו תיכף נדבר גם על זה.

אני רוצה לדבר על התוכנית שכביכול אומרים שיש. אז שנייה רגע, אני רוצה רק את משרד המשפטים, עו"ד דניאל רז שהוא הממונה הארצי של אשפוז כפוי והנהלת הסיוע המשפטי, בבקשה כמה מילים שלך

אוקיי, תודה רבה. אנחנו מייצגים כידוע לכם גם ילדים וגם מבוגרים שבמסגרות בריאות הנפש והבעיה שהוצגה כאן כרגע היא בעיה מאוד מאוד קשה שאנחנו מתמודדים איתה. אני רוצה להתייחס

נושא של הצפיפות בבתי החולים שזה גם היה אחד הנושאים שדובר עליהם, שזה חלק אינטגרלי מהבעיה הקיימת. המסגרות בקהילה הן הפתרון המושלם למצב הנוכחי כיום. היעדר המסגרות בקהילה, שאנחנו רואים גם אצל המבוגרים וגם אצל הקטינים, הוא בעצם מבחינתנו מכה מאוד מאוד גדולה כי בפועל הוא מונע שילובם של ילדים או מבוגרים במסגרות הרלוונטיות, או חזרה לקהילה שזה מה שאנחנו צריכים לשאוף בכל מקרה ומקרה. לא פעם ולא פעמיים נתקלנו בתיקים של בתי משפט, בין אם זה לנוער וגם בתי משפט מחוזיים שבעצם מחכים לאותו מענה שיינתן על ידי המסגרות. ולכן גם כשאנחנו מדברים עכשיו על יותר מיטות, אני לא בטוח שנושא של מיטות הוא חשוב, אני לא מזלזל בזה חד משמעית וגם היינו שותפים לבג"ץ שהגיש האיגוד הפסיכיאטרי ואנחנו הבענו עמדה, אבל אנחנו גם כתבנו שם שאנחנו חושבים שהפתרון צריך גם להיות בקהילה. עו"ד דניאל רז, תן לי רגע לומר משהו על מה שאתה אומר. הרגילו אותנו הרבה פעמים לחשוב שזה אחד על חשבון השני והשיחה הזאת - - - לא,

צריכות להיות או מיטות, או בקהילה.

אני אומרת את זה בתוך נקודת מבט שהרבה פעמים מביאים אלינו לכאן ואומרים 'זה חשוב יותר מזה ואם יהיה פתרון בקהילה אז לא נצטרך את האשפוז בבתי החולים' ואז מוציאים את המיטות הממושכות. תראה, לפני כשבועיים, אפילו יותר, חודש כבר, נכון? לפני כחודש הקמנו ראש חץ בפסיכיאטריה במדינת ישראל שכולל בתוכו את כל מנהלי בתי החולים הפסיכיאטרים. נפגשנו אצל פרופ' גיל זלצמן בגהה, עשינו שם פורום רחב שהצטרפו אליו עכשיו עוד אנשים ואנחנו נבקש את הצטרפותכם. אבל זה ראש החץ שמוביל שזה כל מנהלי בתי החולים הפסיכיאטרים בישראל, ארגוני מגזר שלישי שבאמת מחזיקים ככה "אנוש" והגיעו עוד כמה נציגים. הגיעו כל מנהלי תחום בריאות הנפש בקופות החולים שמהווים את הקהילה. היו שם כמעט 30 נציגים אם אני לא טועה של באמת ה-high פסיכיאטריה במדינת ישראל שמנהלים את העבודה הזאת בפועל הלכה למעשה. ישבנו איתם כולם והקמנו פורום של כל קואליציה של מי שבעצם הולך להוביל את ראש החץ בתחום בריאות הנפש במדינת ישראל, כי אמרנו שאי אפשר יותר שאחד יבוא על חשבון השני ואי אפשר לומר שאם תהיה קהילה לא יהיו בתי חולים, נוציא מבתי חולים נשים בקהילה. צריך גם זה וגם זה, וצריך לשפר את הדברים האלה. בתי החולים הפסיכיאטרים בסוף צריכים להיכנס לתוך בתי חולים כלליים ושהמחלקות הפסיכיאטריות שלהם, שפרופ' זלצמן ינהל יחידה שלמה בתוך מערך של בית חולים רגיל, של מחלקות ייעודיות, מחלקות שותפות, מחלקות לילד ולמתבגר. זאת צריכה להיות ראיה מערכתית אחרת. כמו שהוא אומר, הנושא הזה של בתי חולים פסיכיאטרים כבר פס מן העולם, כבר לא משתמשים בזה ברוב מדינות העולם ומתחילים לנהל מערכת שהיא אחרת, מבינים שבנפש בסוף מטפלים עם נפש. ולכן אנחנו מתכוונים לקחת את זה כמה צעדים קדימה והדיון הזה הוא חלק מזה. לא סתם הם נמצאים כאן, כי אני לא רוצה שיעשו יותר ניתוק בין בתי חולים לבין קהילה, לבין מערכת של ילדים בתוך מערכת החינוך. מבחינתי הכל זה אחד. אז אני רוצה לומר, חד משמעית זאת העמדה שאנחנו תמיד אמרנו ואנחנו תמיד נאמר, שבוודאי שאחד לא יכול להיות על חשבון השני. אנחנו חושבים שצריכים להיות מסגרות ואנחנו כן ערים לכך שלצד זה שיש צפיפות מאוד גדולה בבתי החולים ויש מחסור במיטות, אין ספק בזה. אני האחרון שיגיד, אני רואה את זה כל יום ויום בכל אחד מ-15 בתי החולים והמחלקות הפסיכיאטריות וגם התנאים של המחלקות שהם מאוד מאוד קשים ואני כבר אמרתי את הדברים האלה בדיונים הקודמים בכנסת. אני חושב אבל שצריכים גם לתת יותר אינפוט יותר רציני ומשמעותי יותר גם בטיפול בקהילה. אני כן רוצה לומר דבר אחרון ובזה אולי אני אסיים. מעבר להיותי נציג של הסיוע המשפטי, אני גם חבר בהנהגת ההורים הארצית בנושא של חינוך מיוחד, ומה שעלה פה על נושא של ילדים שנשכחים בתוך מערכת החינוך ואנחנו לא יודעים עליהם, היא תופעה, אני יכול להגיד את זה בוודאות, שאנחנו בהנהגת ההורים, בכובע שלי גם כחבר בהנהגת ההורים, רואים הרבה מקרים כאלו של ילדים שפשוט מערכת החינוך לא יודעת מה קורה איתם כי הם כאילו לא יכולים לחזור חזרה לבית הספר ואף אחד לא יודע מה קורה איתם, לא מתקשרים אליהם. זאת תופעה, זאת תופעה מאוד מאוד מדאיגה. את דיברת על זה בצורה מאוד מאוד אמיצה, ואני חושב שגם בזה צריך לטפל. הם ילדים שבסופו של דבר נמצאים בבית ואנחנו לא יודעים מה קורה, אף אחד לא בודק,

לא מחנך, לא כלום והם נמצאים ב- - - מבחינתנו. אוקיי. לא מדויק אבל זאת המציאות שאני מכיר אותה ואני יכול לתת לך הרבה מקרים כאלה.

אז דקה לפני שאנחנו עוברים אליך שמואל הירשמן, פרופ' דורון גוטהלף יו"ר איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר נמצא איתנו בזום. שתי דקות אם אפשר? כן בבקשה. דקה לפניך דורון, חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. תודה גברתי יושבת הראש, מכובדי, בהחלט נושא חשוב, ראוי ואני מברך את כל היושבים סביב השולחן לקידום הנושא החשוב הזה. גם את פרופ' זלצמן שזכיתי להיות אורח שלו בבית החולים גהה, לבקר ולראות את העבודה המסורה. אני מבקש בדקת רשות הדיבור שיש להעלות על נס באמת את זכרו של חברינו, חבר הכנסת אילן גילאון. אני זוכר בפברואר 2017 שהוא הרעיד את הבניין כאשר סגרו מרפאה באשדוד לבריאות הנפש והוא באמת היה לוחם אמיץ שזכינו לעבוד הרבה בשיתוף פעולה בסוגיות הללו שנוגעות באמת לבני אדם. לא הייתה קואליציה ולא הייתה אופוזיציה, היו ערכים של סולידריות, של אהבת אדם, יהי זכרו ברוך. אמן, תודה רבה. בהחלט צודק, מצטרפת לדברים שלך. יכול להיות שאידיאולוגית היינו במקומות אחרים, אבל חברתית ובדאגה לאדם בהחלט באותו מקום והוא היה באמת ראש חץ בתחום הזה. בבקשה פרופ'

יו"ר איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. תודה עידית, ותודה לך ולמיכל באמת שאתן לא מרפות מהנושא, זה באמת לא ברור מאליו וכל הכבוד. אני רוצה להציג נתונים טריים, יש לנו כרגע, אספנו - ד"ר אורי יצקר שהוא מנהל המערך הפסיכיאטרי בצפת, איתנו בישיבה וחבר בוועד שלנו - - - איש יקר מפז. אסף נתונים מכל המחלקות בארץ לפסיכיאטריה של הילד. יש לנו 258 ילדים ומתבגרים שממתינים לאשפוז ועוד 295 ילדים קטינים שממתינים לטיפול יום, ביחד זה 553 ילדים. מה זה 553 קטינים האלה? זה קטינים שאנחנו צריכים להציל את החיים שלהם, זה קטינים שהם באובדנות אקוטית, לא סתם שולחים ילד לאשפוז. ילד נשלח לאשפוז כשיש סכנה לחייו והגענו היום למצב שלא היה היום במדינה, שילדים שבסכנת חיים בשל מצבם הנפשי צריכים להמתין לתור לאשפוז חודשים ארוכים. זה מצב שבעיני הוא באמת מסמר שערות וזה נכון שהתוכנית הלאומית לבריאות הנפש, הכוללת, רק היא תיתן את המענה. אבל עדיין בתוך המענה הזה, תמיד כשיש לנו מצב של פיגוע המוני או של מגיפה, אנחנו קודם כל צריכים להציל חיים ואני באמת מאמין שהתוכנית הזאת של התערבות במשבר שמיכל דיברה עליה, שעידית דיברה עליה, עשרה מרכזים בכל הארץ, האם זה מה שייתן את המענה? כי אין תוכנית בלי שנגייס מתמחים, אין פסיכיאטרים של ילדים בארץ - - - כן וגם השאלה באמת דורון אם יש היום תוכנית למתמחים, באמת עם מענקים. צריך לומר את זה, כדי שילכו להתמחות בפסיכיאטריה של הילד ושל המתבגר ופסיכיאטריה בכלל. זה מקצוע שנמצא במשבר, צריך לטפל בזה וצריך לתת לזה מענה. ובזמן הזמן ה-600 הורים האלה נמצאים בבית עם הילדים האלה, אני רק מזכירה שנייה. האובדן למשק יותר גרוע. 600 משפחות מושבתות בינתיים. אז דיברתי איתך עידית, דיברתי עם מיכל, דיברנו באותו יום שהולכים להעלות את זה לממשלה.

תראה אני העליתי את זה ולכן אני הבנתי שזאת תוכנית של החלטת ממשלה, לכן עצוב לי מאוד שהיום נציגי המשרדים כאן עדיין לא קיבלו את זה. אני הייתי בטוחה שבאים עם בשורה שהיא חדשה, ולכן אנחנו כמו שאמרתי לכם את זה בדיון שערכנו ואנחנו בהחלט לא נוותר. טוב, בסדר, זה מה שהיה לי להגיד. תודה רבה, תודה רבה. שמואל הירשמן, כבודו בבקשה. אני יו"ר פורום מנהלי בתי החולים, שצריך רק להזכיר ועידית את כל פעם נופלת בפח הזה פורום מנהלי בתי החולים זה מרכזים לבריאות נפש שיש בהם שליש מהטיפול האמבולטורי במדינת ישראל, כולל מבוגרים וגם ילדים ונוער. נכון, נכון. ובנוסף הדבר הכי חשוב ששוכחים אותו שוב, זה המקום המרכזי להכשרה של אנשי צוות. אני שמעתי פה את הדיון ואת הדברים שאמרו יערה וויקי, תשמעו אלה דברים שאנחנו שומעים אותם יום-יום, כל היום. בנוסף על זה אנחנו רואים בסרטי בטיחות של בית החולים אלימות קשה במחלקות, בלתי נסבלת, ואני אומר לכם שאנחנו לא יכולים להמשיך להחזיק את העגלה הזאת. לא יכולים להמשיך להחזיק את הדבר הזה, התוכנית של משרד הבריאות שרק צריכה להגיע להחלטת ממשלה, אני אומר לכם, לא תיתן מענה.

אנחנו נשמח לעזור לכם, אנחנו נשמח לעזור לכם להחזיק את זה. היא לא תיתן מענה לסיפור הזה, ל-hot potato הזה שכולנו מחזיקים אותו. אם התוכנית הזאת כוללת סגירת מיטות, כן סגירת מיטות שמה זה אומר? שאני לא יכול ממחלקה אקוטית להעביר למיטות אחרות וכולם צריכים להידחס באותו חדר. מה התוכנית הזאת כוללת? איפה היא כוללת הכשרה של פסיכיאטרים? איפה היא כוללת את ההגדלה של העוגה חוץ מזה שפותחים כמה בתים מאזנים ויוציאו חולים ממושכים? רבותיי, המערכת האמבולטורית הציבורית על סף גסיסה.

ישבנו עם נציגי הקופות, אין פה הפרדה בין קופות ומרכזים, זה הכל אותו דבר. אין מי שייעשה, עכשיו יכולים לבוא והגיד 'אוקיי, בואו נפתח מרפאת זה וזה' מי יטפל שם? איפה הפסיכיאטרים שיטפלו שם? ואני אומר לכם שאנחנו היום במצב טוב. תוך חמש שנים שליש מהפסיכיאטרים במדינת ישראל יוצאים לפנסיה ומי יחליף אותם? בכל שנה נכנסים בסביבות 40 פסיכיאטרים חדשים למערכת של מבוגר, ויוצאים הרבה יותר מזה. מדינת ישראל גדלה ב-2% בשנה, אז איפה התוכנית? על מה אתם מדברים בכלל? מתקצבים דברים שלא קיימים. לא, באמת אני אומר, אני עד היום לא ראיתי תוכנית מסודרת,

אומרים שמתייעצים איתנו, לא ראיתי תוכנית מסודרת של משרד הבריאות, מה הולך להיות עם בריאות הנפש. לא ראיתי תוכנית מסודרות. יו"ר פורום מנהלי בתי החולים עם כל מנהלי בתי החולים שיושבים על שליש מהטיפול האמבולטורי, על 90% מהאשפוז במדינת ישראל, לא ראינו תוכנית מסודרת. ראינו שקופית, זה המצב ואנחנו יכולים להתדיין פה בתוך עצמנו הרבה. אוקיי שנייה. משרד הבריאות, אני אשמח לתגובתכם. יש מקום סביב השולחן לכולם. אדבר על כמה דברים שנאמרו כאן כי אני לא יכולה שלא להתייחס, אז לפי הסדר. קודם כל מה שאת אמרת, אני שמחה להכיר ואגב אני חושבת שגם עידית וגם חברת הכנסת מיכל וולדיגר יודעות שכשמישהו פונה אלינו לאגף אנחנו מעולם בשבע שנים לא אמרנו לא לפגישה,

אז הדלת פתוחה, ובמיוחד בהפרעות אכילה. האמת היא שהפרעות אכילה, קשה מאוד לדעת מהו באמת היקף התופעה במדינת ישראל מסיבה מאוד פשוטה, שיש הרבה מאוד אנשים שפשוט באמת לא פונים, הם לא יודעים וגם לוקח זמן להכיר בבעיה. אנחנו כמובן נדרשנו עכשיו להקצאת משאבים, התקבלו קרוב ל-30 מיליוני שקלים דרך הכספים, זה לא כספים קואליציוניים, זה לבסיס תקציב. ומבחינתנו בעבודה המטה שבוצעה בנושא הזה ויחד עם משרד האוצר, אחת המטרות ששמנו לפנינו זה באמת לפתח את הקהילה וטיפולי יום במקום הזה, כדי להגיע כמה שיותר מהר כי גם אנחנו מכירים את הנתונים שככל שאתה מגיע מהר יותר, אתה מסוגל יותר להתערב ובעצם למנוע את ההתדרדרות. כשבן אדם כבר מתאשפז, עם העבודה המדהימה שנעשית במחלקות אשפוז של הפרעות אכילה, כאשר כבר מגיעים למצב הזה בדרך כלל לצערי, שוב אני לא רוצה לדבר ברמה גלובלית, זה כל מקרה לגופו אבל אתה יותר מאזן מאשר מסוגל באמת להכחיד את הפרעת האכילה. עשינו לא מעט עבודה ויש כבר מבחני תמיכה שיצאו להתייחסות שנייה של הקופות. את לא כל כך מבינה בזה אבל אני אגיד שברגע שיוצאת טיוטה ראשונה, קופות נערכות כבר, זאת אומרת הן לא מחכות לחתימה סופית. כשמרבית הכסף כן הלך לפיתוח של טיפולי יום ושירותים קהילתיים ולקיצור תורי המתנה ופיתוח שירותים ייעודים להפרעות אכילה עם תמריץ שנתנו לקופה שתפתח שירותים משלה ולא רק תתקשר עם ספקים, פלוס תוספת של 23 מיטות אשפוז. וכן החסם שעומד בפנינו הוא חסם של כוח אדם, אבל אנחנו מקווים שהמערכת כן תתגבר על זה. ומה לגבי החזרים של קופות החולים למי שנאלץ ללכת לפנות לרפואה הפרטית? תראי זה משהו שפה אני חייבת לומר שזה משהו שאני אשמח לבדוק. מהידע שלי, ברמה הרגולטורית, אין בסיס משפטי בכלל לעשייה כזאת בתוך משרדי ממשלה. כדי לעשות דבר כזה,

משרדי ממשלה לא מחזירים שיפויים להורים באופן פרטני, זה דבר שהיה בעבר בהתפתחות הילד. דבר שלצערי נכשל, כי מה שהוא גרם זה התפתחות של שוק פרטי. עכשיו כשאת מדברת, אני רק רוצה רגע שנייה לסיים - - - אבל ברגע שאין מענה בקופות החולים ונאלצים ללכת - - - רגע שנייה, ויקי שנייה, ויקי. אני רוצה להתייחס לכל הנושאים האלה ואני אשמח לקיים איתך שיח על הדבר הזה. אנחנו לא מתחמקים משיח, פשוט אני צריכה לענות להרבה דברים שפה על השולחן, אבל אני כן אומר לך שזה היה מאבק של אגף בריאות הנפש, כדי להרים את כל טיפולי היום שקיימים היום במדינת ישראל, כולל התמחור של טיפול היום שהוא הגבוה ביותר שיש בתעריפון משרד הבריאות, לקח לנו לא פחות מארבע שנים,

זה תהליכים, אני יודעת שזה מתסכל, מבחני תמיכה לדעתי יובילו לפתרונות חלקיים וכן לשיפור במערכת תוך כמה חודשים, אבל אין ספק - - - טל אני רק רוצה להעיר על מבחני תמיכה. אני לא אומרת שזה לא דבר חשוב - - - זה לא הכל,

לא, אני חייבת לומר, בסוף מבחן תמיכה, אז קופה יוצאת עם איזושהי תוכנית, היא יכולה לקבל את הכסף של מבחן התמיכה בסוף השנה, כן או לא, שחור או לבן.

לכן היא משקיעה X ולא X פלוס Y, ולכן היא עושה משהו נורא נורא קטן בסיסי. אבל אם זה משהו שאנחנו שמים אותו היום בראש סדר העדיפויות וכך אומרים, אז אוצרית צריך להקדיש לזה תקציב מראש ולא על בסיס מבחני תמיכה. הרי את כל המודל התקצובי של בתי החולים הפכנו היום ממבחני תמיכה למודל תקצוב חדש ונלחמנו על זה בחוק ההסדרים כי אי אפשר להסתמך על זה אבל זה משהו אחר, בבריאות הנפש מבחן תמיכה כן מאפשר לך, שוב במנגנונים במסגרת חוק פיתוח בריאות ממלכתי לצערי החקיקה היא כזו ויש כללים רגולטוריים כאלה ואחרים של איך אתה מעסק עם קופות ברמה של צביעה של כסף ורואים את זה גם בהסכמים, ואני לא אכנס יותר מזה כי יש פה כלכלנית שבאה איתי מהמשרד, אבל אני לא מומחית במקום הזה, רק שבע שנים אני מתעסקת בזה. אבל זאת דרך נכונה לצבוע כסף ולהבטיח שהוא באמת ילך, כי את התשלום את עושה אחרי הפעילות. את לא משלמת מראש ומקווה שהכספים יגיעו, אלא את משלמת על ביצוע שמדווח למשרד הבריאות. אז יש לנו הרבה שיח בנושא הזה של הפרעות אכילה, אני רק אענה פשוט לא נעים לי, הייתי יחד עם פרופ' רונית אנדוולט שעוסקת בהפרעות אכילה במשרד, באותו דיון שאת הזכרת ואני יכולה להגיד לך שהם עובדים בימים אלו על הסקר והכנסת השאלות כדי שיהיה סקר של בריאות הציבור. כדי שנדע פחות או יותר ושוב זה סקר, צריך להבין את זה, זה מוגבל, כדי שנדע את היקפי התופעה. יש השערות, אנחנו לא יודעים בצורה מדויקת וגם החומרה היא מאוד שונה מאדם לאדם ומנער וילד, ויש לצערי גם הרבה בגירות ובגירים היום, למרות הכל זה עדיין נשים והבעיה היא לא פשוטה. הילד או הילדה מתבגרת ובסוף היא גם הופכת להיות אישה וזה משהו לא תמיד חולף ועובר,

ויש פערים שצריך להשלים, אבל העבודה הזאת כן החלה, היא כן מתבצעת וצריך באמת הרבה יותר משאבים. אבל כן יש דרך, כן יש חשיבה וכן יש דגש על הקהילה, לתפוס כמה שיותר מוקדם, זה מאוד מאוד חשוב. לגבי הפסיכיאטריה של ילדים ונוער והתוכנית הלאומית, זה באמת כמעט אותו דבר.

אני שמחה שפרופ' זלצמן בא ואמר פה שהאשפוז הפסיכיאטרי של ילדים נוער מזיק. אני באמת מדברת עם הרבה מאוד גורמים במערכת בריאות הנפש, אבל עיקר הגורמים שמגיעים אלינו לאגף זה פניות ציבור ואשפוז הוא באמת מזיק, לא בגלל מערכת שהיא לא מסורה, אלא בגלל שילדים לומדים אחד מהשני ובגלל שזה מנתק אותם מהבית והמשפחה. לכן אנחנו שמים את הדגש גם בילדים ונוער ויש גם בתוכנית הלאומית, שלא ירדנו פה לפרטים, וגם בתוכניות של המשרד כולו, את הדגש על פתרונות ומענים שהם אשפוזי בית, צוותי משבר וכן בתים מאזנים לילדים ונוער שאני מקווה שנצליח לקבל עוד כספים מהאוצר כדי לייצר תמריצים הרבה יותר גדולים בכיוון הזה. וזה לא נועד להחליף, אבל כן זה נועד למנוע את ההתדרדרות של הילד כדי שלא יגיע בסוף למערכת האשפוזית.

אין שם שורה שקוראים לה 'הורים',

ואחד הדברים בתוך העבודה בבתים המאזנים של המבוגרים שיש לנו היום 15 כאלה, היינו צריכים ללמוד את זה בכל זאת לא על ילד, זה משהו חדש. בתוך העבודה של הבתים המאזנים, כמו גם מה שצריך היה להיות במחלקות ותיכף אני אסביר איפה החסם שלהם, יש עבודה מאוד אינטנסיבית, מאוד אינטנסיבית עם ההורים ולכן אני מקווה שזה יהיה בילדים ונוער וכמה שיותר מהר. ואני אומר שגם המחלקות, אני מניחה שבאמת היו רוצות לעשות את זה ובעבר גם עשו את זה, אבל יש בעיה של סטנדרט ושל תקינה במערכת בריאות הנפש. אבל גם בתים מאזנים זה שלושה חודשים ל-30 ילדים בשנה. נכון את צודקת, ולכן המלחמה שלנו, בית מאזן זה 8:00 עד 12:00 בואי נדייק, ולכן המלחמה שלנו שיהיו עשרות בתים כאלה ולא 15. יש, קוראים לזה "הבית מאזן", לא "בית מאזן",

תקשיבי יערה, אני מסכימה איתך, אני לא במלחמה איתך. אני אומרת לך שבתוך התוכניות שלנו זה לא רק בית מאזן, זה אחד השירותים ויש במחשבה ,כל דבר שאנחנו רוצים לפתח בבריאות הנפש אנחנו קודם כל רוצים לפתח בילדים ונוער, קודם כל. אבל אין סעיף כזה, אין החזרים להורים. החזרים להורים לא - - - לא על ימי עבודה, לא כספים על טיפולים, אין כלום. החזרים להורים זה דבר שבראייה, שוב אני לא נגד, אני רק אומרת שלדעתי אין את הכלי המשפטי לייצר את זה. אבל החזרים להורים הוכיחו את עצמם ואני אשמח להסביר לך יחד עם הכלכלנים של המשרד, ובזה אני כן מסכימה איתם, לא בהכל אני מסכימה איתם. לרוב אני לא מסכימה עם כלכלנים כי הם אומרים לי 'תסתפקי בפחות כסף', אז אני בתור אשת מקצוע לא אוהבת את זה אבל אני כן אומר לך שבתחומים אחרים מתן החזרים להורים גרם להעצמת המחירים בשוק הפרטי בצורה שבסוף משפחות לא יכלו אפילו בזה לעמוד.

וזה גורם לכך שאנשים בשוק הפרטי ואנשי מקצוע לא באים למערכות ציבוריות. אוקיי טל, אני רוצה שנייה רגע לעצור. לגבי הנושא של בתי החולים הפסיכיאטרים, לגבי הנושא של המיטות ולגבי תוכנית לבריאות הנפש - - - אז תראי, קודם כל תוכנית לבריאות הנפש באופן גדול יש. לגבי בתי החולים, המשרד נמצא בעבודה מטה והמשרד מכיר ויודע מה המוצקה של בתי החולים וגם מכיר ויודע מה צריך לעשות. לצערי יש פה בלבול מאוד גדול בין מה הם חולים כרוניים, שאני חושבת שמוסכם על כולנו שהם צריכים לצאת החוצה. ואני חושבת שמוסכם על כולנו שבן אדם לא צריך לחיות בבית החולים,

זה ברור לנו, לא בכללי ולא בפסיכיאטרי.

הם עכשיו חמש שנים הרגו את המשפחה שלהם, שמו אותה באפר - - - ופה אנחנו נמצאים כרגע בדיוני המטה במשרד ולכן אין לי את התשובה בשבילכם כרגע, אבל אנחנו כן בעבודת מטה מאומצת יחד עם מנכ"ל המשרד, כדי להבין באמת איך אנחנו עוזרים לבתי החולים מבחינת תפוסות ומבחינת סטנדרט,

עכשיו, צריך לומר - - - עידית, כל עבודת המטה הזאת, בוא נשים אותה רגע - - - שנייה רגע, כולם רוצים לדבר. זה שאתה תגיד את זה 100 פעמים זה לא ישנה את העובדה. יש לי כאן רשימה, אני אעבור על כולם, גם אתה תדבר אבל אתה לא יכול להפריע כל שנייה. לא רוצה להפריע, אבל זה - - - אבל שנייה,

אני מבינה שזה מקומם. יש פה אנשים שגם מתפרצים, זה לא רק אני. אני מבינה, אבל כולם כותבים לי תוך כדי ואני רוצה לתת לכל ה-100 ברשימה. אבל ראיתי אותך ואמרתי לך שנייה שאנחנו כבר ניתן, אני רוצה לתת לאנשים לסיים רגע את המשפט שלהם.

עבודת המטה היא בגלל שעושים פה את העבודה, כמו שאת אומרת, אחד על חשבון השני. זה מה שנקרא עבודת המטה. במקום להוסיף למערכת משאבים, אומרים 'בשביל לתקצב את זה, אז צריך להוריד מפה'. לכן זה נקרא עבודת מטה. זאת השאלה טל, כי זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. אני לא חושבת, אני חושבת שיש פה - - - לא, אני שואלת כי בסוף זאת התחשוה של כולם שזה אחד על חשבון השני.

אז אני רוצה להגיד לך שזאת גם התחושה שלי, כי לי בתור ראש שירותי בריאות הנפש יש תחושה ואני חושבת גם שאני מדברת בשם המשרדים החברתיים. בכל זאת יש פה אנשים שעושים עבודה מדהימה במשרד החינוך, ואיריס שאני מכירה אותה שנים בשירותים חברתיים, אתה תמיד מרגיש שזורקים לך פירורים ואז כשאתה בא להילחם על הפירורים האלה אתה צריך לחשוב איפה אתה זורק את הפירור פה או שם ואיך אתה באמת, אומרים 'השמיכה', אני באמת רואה את זה בתור פירורים. בסופו של יום נאמרו פה הדברים הנכונים, כל המערכת צריכה יותר תקציבים ואם אנחנו נוסיף רק למקום אחד ולא נאזן ונוסיף למקום האחר, בסופו של יום לא יהיה כאן. אז כן, אני חושבת שזאת חוויה משותפת של כולם. את שואלת אותי מה העמדה של משרד הבריאות? אני בטוחה שהעמדה של משרד הבריאות זה כמה שיותר משאבים למערכת. באין קשר, אף אחד לא מפלה פה אשפוז על חשבון קהילה וקהילה על חשבון אשפוז, אבל זאת מערכת של בריאות נפש ובכל מדינה מתקדמת בעולם נותנים יותר תקציבים גם לפה וגם לפה,

כשאת משווה להולנד, לאנגליה, למדינות סקנדינביה ואנחנו מדברים על זה ומדברים על זה. עכשיו תראו, באמת כולנו פה ביחד מדברים על זה, אבל אם לומר זה התפקיד, אתם יודעים, של הממשלות הנבחרות בישראל, הצבת סדרי עדיפויות לתחום החברתי.

אז עכשיו אני שואלת, אם הממשלה ושמענו את עמדת הממשלה כי בסוף האוצר פה מחליט, אתם עשיתם את העבודה שלכם ואני אומרת לך שהיום אני מסתכלת על זה בתור ראיה שבאמת במשרד הבריאות יש המון נושאים חשובים על הפרק. אבל כל הדבר הזה שמתדרדר, בסוף זה מתדרדר למקומות שאין לנו לא כסף, לא יכולת ולא משאבים לטפל בכל האירועים האלה וזה מאוד מאוד חמור.

אני באמת אומרת, אני מבחינתי כמשרד, אני מבחינתי כשרים ואני קוראת לשרים מפה, הייתי משהה רגע את הכל עד שאני לא מקבלת את התקציב הנדרש לתוכניות הספציפיות האלה, כדי לתמוך במשפחות הספציפיות האלה. מכניסים לסל התרופות, סל הבריאות כביכול, כל כך הרבה דברים חשובים, אז כן גם טיפול משפחתי הוא אחד הדברים הכי משמעותיים, הכי תומכים. זה הצלת חיים פשוטו כמשמעו בסופו של דבר. אז אני מכאן קוראת גם למשרדים השונים לעצור את הכל רגע,

לשים את הדבר הזה שנמצא בראש סדר העדיפויות. היום המגפה השקטה, המגפה היום שפוגעות בבני הנוער, במבוגרים, אנשים שמסתובבים סביבנו. מקודם יערה ביקשה להרים את היד, כמעט כולם מרימים פה את היד ומי שלא הרים את היד אני מבטיחה לך זה רק בגלל שהוא עדיין לא יכול להרים את היד, הוא היה רוצה להרים את היד אבל הוא עדיין לא יודע איפה לתפוס את זה. זה בעצם כולם כאן שמכירים ויודעים מה נמצא סביבנו, ואני אומרת לכם את האמת, אני לא יודעת איך אפשר לאשר כל דבר אחר ובכלל דניאל, איך לחכות לתקציב מדינה. אני יודעת מתי יגיע תקציב? לא יגיע תקציב? איך יגיע תקציב? כאילו זה משהו שבכלל נשמע, באמת, כמו ניתוק כרגע מהמצב שאנחנו שומעים פה. כן בבקשה, רק שם לפרוטוקול. אלי שליין, ארגון הנכים וזכויות נכים. אז קודם כל, תודה רבה שנתת לי סוף כל סוף לדבר, אני מבין שיש פה אנשים חשובים אבל בסופו של דבר עברנו רפורמה בבריאות הנפש. גילוי נאות, אני בין אחד העותרים נגדה, והנה התוצאה. כי כאשר לא מתכללים לא את הילדים החמודים האלה שאנחנו שומעים עליהם ולא את המבוגרים בעצם בקהילה. דיברנו על גוף ונפש בקהילה, כל קופות החולים ראיתי את עורכי הדין שלהם, את הסוללה שלהם בבית המשפט ובסופו של יום היום אתה גם כילד וגם כמבוגר רוצה להגיע לאיזשהו טיפול מסוים, גם בקהילה והן אשפוז שאתה צריך, אתה לא מקבל את המענים. אני יכול להגיד לך שבמרפאה לבריאות הנפש בשדרות צמצמו, מה זה צמצמו? אנשים פורשים, אנשים פורשים. חלקם עוברים באמת בזכותך, העובדת הסוציאלית שלי האישית עוברת למחלקה שפתחו בברזילאי ותבוא עליהם ועלייך הברכה בנושא הזה של הפרעות אכילה. על זה להגיד לך גם שאפו, כי אי אפשר רק לבוא ולתת כאפות מה שנקרא. לא רק אני, גם חברת הכנסת לימור תלם מגן שקיבלה תקציב קואליציוני לנושאים האלה. הרבה פה גם נסמך על כספים, וגם טל יודעת את זה, חד פעמיים. רק אני אסיים בעוד איזה משפט וחצי. כן אבל חלקם לא, הרבה מהם לא. הרפורמה בבריאות הנפש, הכספים אני לא יודע מה עשו איתם קופות החולים, אני לא יודע אם הם היו בכלל צבועים וזה באמת שאלה. עברו מיליונים או מיליארדים של שקלים ובסופו של דבר מה אנחנו משתמשי הקצה כמו הילדים האלה קיבלנו בקהילה?

אני אספר לך רק בשדרות שאני עשיתי סקר, אף קופת חולים אפילו לא ממנה פסיכיאטר ילדים אחד, אם זאת לא בושה. ואנחנו חיים בארץ הפוסט טראומה, בשדרות, אם זאת לא בושה ותעודת עניות למדינה שאנחנו חיים פה 20 שנה בפוסט טראומה מתמשכת, לאן הילדים האלה גדלים? זה כמו שהגברת יערה אמרה, אני מאמין לה ומאמין לויקי, והכל זה שאלה של דבר אחד,

ואם האוצר לא מתכוון לתת תקציב, חבל לנו פה על הזמן. אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו, אני עולה בהתנדבות פה לירושלים משדרות. אף אחד לא משלם לי ואני לא מחפש שישלמו לי, אני רק דבר אחד, לא רוצה שילדים עם הרטבות לילה, ילדים עם פוסט טראומה,

כי זה בסופו של דבר עולה בקצבאות ובסופו של דבר ההורים האלה משלמים בחוסר עבודה והמשק משלם יותר מכל תקציב. תמצאו את הכסף.

תמצאו את הכסף כאן ועכשיו ותצילו את הנפשות,

אני רק רוצה לומר שכל יום מתווספים לנו עוד ועוד מקרים של גני ילדים, של ילדים שעוברים התעללות בגני ילדים. המועצה לשלום הילד שהנציגים שלה נמצאים כאן יודעים את זה וזה לא ילד אחד או שניים, באים 30 ו-40 ילדים ממתחמים של גנים שצריכים עכשיו כרגע, וזה תינוקות ופעוטות, שצריכים עזרה נפשית ובאמת המציאות מכה על פנינו. זה לא רק מי שבאמת נקלע לסיטואציה וזה רודף אותו במשך שנים. פתאום אנחנו מזהים שזה לא רק אותם ילדים זה גם כל השכבות שעברו אצל הגננת הזאת ופתאום מתגלים אצלם כל מיני דברים, אנחנו מקבלים את זה חדשות לבקרים וזה נורא. זה דורש מענה התערבותי וזה אחר כך מגיע אליכם לבתי הספר על כל הבעיות שבו, ומגילאי לידה עד 3 אתם הולכים לקבל את זה עכשיו אליכם למשרד ובכלל. אני לא סתם אומרת, זה באמת אחד הדברים המשמעותיים. נמצא איתנו כאן אבשלום אדרת ודבי צפתי מהעמותה של "בשביל החיים" שבאמת מטפל בכל הנושא, תומכת במניעת אובדנות וטיפול במשפחות, הורים וחברים שבאמת נקלעו ונמצאים בתוך המעגל הזה. הם עושים עבודה מעולה, גם היום בבוקר התבשרו שהם זכו בפרס, שאני אשמח אבשלום אם תרחיב על זה שתי דקות. קודם כל אני חייבת לומר, הם מלווים אותנו - - - תושבי שדרות והעוטף הם אלה ששורדים והם שמגיע להם הפרס. לחיות בעוטף עזה, זה לחיות בפרס,

אנחנו חיים בארץ פוסט טראומה. אני כולי דמעות, כולי נסער, סליחה שאני מתפרץ אבל אני לא יכול ככה,

תביאו כסף, עידית אתם חייבים להביא כסף לכל התוכניות האלה, אתם חייבים כסף. לא רוצה שיפוצים, לא רוצה כלום, מוותר על כל השיפוצים, אני רוצה מרפאה ממוגנת בשדרות, אני רוצה תקציב, אני רוצה תקציבים לילדים האלה. תרדי לשדרות, תבואי לשדרות, תביטי ב-3 אלף או 8 אלף מטופלים. כשאנחנו נראה בזמן חירום מרפאה סגורה זה תעודת עניות למשרד הבריאות, זאת תעודת עניות למדינת ישראל. כשאני צריך לישון בלילה עם הכלב שלי כי אני מסתתר בין הרי יהודה כי אין מענה לא של רווחה,

יש מאבק אם הוא שייך לרווחה, או אם הוא שייך למשרד הבריאות אז הוא לא שייך לרווחה. אז אל תגידו לי 'ועדה בין משרדית' ואנחנו אוכלים אותה. תבואו בעתות חירום, תבואו תראו שאין מענים. האמת שאני חייבת לומר שהיינו וגם לקחנו את משרד האוצר לשם לא מזמן. רועי רייכר מאגף תקציבים ירד איתי לשדרות באמת ליום שלם והיינו בכלל בכל העוטף. ותשמעו, אני ישבתי גם עם הפורום הרחב יותר ואני אמרתי, זה לא עניין של כמה מיליונים, זה דורש השקעה, שנייה לעשות "עמודו" בתוך כל הסיפור הזה ולגייס משאבים, אנשים, לראות בזה היום באמת כמצוקה ראשונה במעלה של אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות, ובזה אני אסיים, לא יכול להיות שבעת חירום מסכנים מבוגרים וילדים לברזילאי כשיורים טילים ואנשים צריכים לנסוע בדרכים, הדרכים לא ממוגנות ואני לא - - - בסדר גמור, פשוט יש לנו הודעה כאן שאנחנו חייבים לסיים ב-15:00 בגלל שזאת פגרה וכדומה. אז אבשלום אדרת, בבקשה. כל אחר הצוהריים הזה דיברו כאן על אנשים שלמרבה המזל הם נשארים בחיים, עם טראומות, עם קשיים, אבל הם בחיים. הבן שלי התאבד ואני רוצה לדבר בשולי השיחה הזאת על אובדנות ועל התאבדויות, על משפחות שאיבדו את יקיריהם ואפילו לא הגיעו למערכת האשפוז בכלל. הם לא הגיעו למערכת הפסיכיאטריה, למה? כי היה כאן כשל של מערכות מניעתיות, של מערכות לאיתור האנשים, של מערכות טיפוליות. אנחנו חווים את זה כל הזמן, אנשים לא יודעים שכל שבוע מתאבדים במדינת ישראל לפחות 10 אנשים, 10 אנשים מתאבדים. מספר הילדים מתחת לגיל 14 שהתאבדו בעשר השנים האחרונות קפץ פי שניים. אנחנו חייבים לתת בתוך כל המסגרת הזאת ואני מסכים עם כל מילה שנאמרה כאן, נכון, אבל אנחנו צריכים לתת מענה גם לנושא הספציפי של מניעת התאבדויות. זה בקצה, זה אנשים שברגע הזה הם כבר עוד רגע לא איתנו. ויושב כאן פרופ' גיל זלצמן ואני גם חבר במועצה למניעת אובדנות ואנחנו יודעים שיש כמה אסטרטגיות מוכחות שמצילות חיים. אז איך זה יכול להיות שלתוכנית למניעת אובדנות יש 18 מיליון שקל בשנה? מה אפשר כבר לעשות עם 18 מיליון שקל בשנה? אז הם עושים את המירב, והם מגיעים למאות כיתות ומתחילים לדבר עם ילדים דיבור ישיר על אובדנות, וזה מציל חיים. אבל לא יכול להיות שזה רק בכמה מאות כיתות, זה צריך להיות באלפי בתי ספר. וזה לא יכול להיות שישנם פסיכיאטרים,

יושבים כאן פסיכיאטרים מכובדים, אנחנו יודעים מהמחקרים שישנם פסיכיאטרים שלא מוכנים לקבל אנשים אובדניים לטיפול. כשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, שומו שמיים. פסיכיאטרים, פסיכולוגים. לא רוצים לקבל אנשי המקצוע, לא רוצים לקבל. ומצד שני הסתבר שכאשר נותנים לאנשים האלה את ההכשרות המתאימות, הם מפסיקים לפחד מהנושא ואז אולי לא צריך דווקא עוד פסיכיאטרים. בוודאי שחסר, יש מחסור אבל קודם כל שהפסיכיאטרים הקיימים ידעו יותר על התחום ולא יפחדו לטפל באנשים אובדניים, אז זה קריטי. וגם דיברו כאן על הרצף הטיפולי, אתם יודעים כמה משפחות יש לנו בעמותה שפשוט שלחו אותם כדי למות לבד? שזה לא יהיה בתוך המסגרת הרפואית. ואף אחד לא טיפל בהם, אז אני חושב שחייבים לתת מענה גם לנקודות האלה שאני אמרתי. מערכת החינוך ומערכת ההכשרה המקצועית זה ברצפים הטיפוליים וזה יכול באמת להציל חיים. תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה אבשלום. אני רוצה כן לעבור למועצה לשלום הילד, לכמה מילים שלכם בבקשה. קודם כל אנחנו מברכים על הצגת, או לפחות התווית התוכנית הבין משרדית ואנחנו מצטרפים למה שנאמר פה על התקצוב שלה. וגם אנחנו רוצים לחזק את חברת הכנסת סילמן על המאבק שלה בנושא ושהיא לא מרפה ממנו.

יש כמה סוגיות קריטיות שאנחנו חושבים שהן חשובות למימוש של זכויותיהם של ילדים ונוער לבריאות בתוכנית ואני חושב שכדאי להעלות אותן. לחלק מהם אני אתייחס בקצרה כי כבר התייחסו אליהם. קודם כל הסיפור של תכנון כוח אדם במערכת הבריאות. כמו שנאמר פה, יש מחסור ארוך טווח בפסיכיאטרים. שום תוכנית שמסתמכת על כוח האדם הקיים לא תוכל לפתור את הבעיה הזאת, אם תסתמך על התקנים הקיימים. וכל תוכנית חייבת להתייחס להכשרה ארוכת הטווח החל משלב האוניברסיטה וההכשרה. גם בהתייחס לתוכנית שהתוותה בשולחן הבין מגזרי לילדים ונוער בקורונה. כל תוכנית חייבת להתייחס לא רק לנקודות הקצה של המחלקות הפסיכיאטריות, האשפוז והטיפול, אלא גם לבסיס.

גם לחיזוק הפנאי המשמעותי של ילדים ונוער וגם לתמיכה באלה שתומכים בילדים ונוער, זאת אומרת כבר עלה פה הרבה תמיכה בהורים, תמיכה בצוותי חינוך וטיפול, משהו שעלה אבל לא מספיק לטעמנו בכל התוכניות השונות. וסוגיה שלישית שלא עלתה פה לצערנו זה סוגיית החברה הערבית שאנחנו יודעים מדוחות מקצועיים של משרד הבריאות ומכל מיני גורמים מקצועיים שפועלים בתחום ששם כל הסיפור של בריאות הנפש של ילדים ונוער הוא הרבה יותר קשה גם מבחינת פריסה של שירותים, גם מבחינת נגישות של שירותים, גם מבחינת הנושא שעלה פה שזה המחסור של כוח אדם במקצועות בריאות הנפש. אז ביחס לילדים ערבים יש גם מחסור של פסיכיאטרים דוברי ערבית, גם מחסור של פסיכולוגים קליניים. אצל ילדים הרבה פעמים זאת סוגיה הרבה יותר קריטית, כי ברגע שאין איש מקצוע שדובר את שפת האם שלהם יש לזה השלכות הרבה יותר חריפות. גם ביחס נקרא לזה ליחס

לטיפול נפשי ואנחנו חושבים שההתייחסות למגזר הזה חייבת להעלות באופן ספציפי וצבוע בכל תוכנית שתגיע, גם בתחום של פריסת שירותים לבריאות הנפש, גם ביחס למערכת החינוך עצמה, גם ביחס למערכת הרווחה. זה משהו קריטי שחשוב להתעקש עליו. בסוף אני אגיד שחוץ מהתוספת של תקנים ומענים, נקרא לזה לפול הקיים של המערכת, בסוף כן יש חשיבות להגדרת איזושהי מטרת קצה, שאנחנו נגיד שזכותם של ילדים ובני נוער מתגשמת בצורה מסוימת.

להגיד ממש מה הם הסטנדרטים שאנחנו מצפים שילדים ובני נוער יקבלו במדינת ישראל? כמה זמן צריך לחכות עד לאינטייק, כמה זמן צריך לחכות לטיפול, כמה זמן צריך לחכות לכל מיני שירותים גם במערכת החינוך של טיפול נפשי. לא רק להגיד כמו שעלה בכל מיני הצעות 'אנחנו מוסיפים X כסף למבחני תמיכה', אלא ממש לבוא ולהגדיר מה נחשב מבחינתנו מימוש זכותו של ילד בבריאות. כמה זמן ילד צריך לחכות עד שהוא יקבל טיפול נפשי. יש חוזר מנכ"ל שנמצא במשרד הבריאות ועדיין לא הונח, כי אתה יודע ישימו חוזר מנכ"ל ולא יהיה בסוף מי שיטפל. אני חושבת שצריך לשים חוזר מנכ"ל כזה כי בסופו של דבר זה יחייב את המערכת לתת מענה ופתרון, זה יחייב את המערכת להכניס יותר פסיכיאטרים למערכת, לתקצב יותר פסיכיאטרים בתוך המערכת, לשים את זה כמקצוע שנמצא במשבר ובמצוקה, במצוקה אמיתית של כוח אדם. ואני חושבת שכרגע ברגע שעוד אין חוזר מנכ"ל כזה שמונח אז זה עדיין לא שם. לטעמי זה חייב להיות.

ד"ר יובל הירש, יו"ר חטיבת הפסיכולוגים

כן בבקשה. טוב, קודם כל תודה רבה חברת הכנסת סילמן, על הדיון והישיבה הזאת. אני מאוד שמח להיות פה, זאת מלחמה שלך וגם חברת הכנסת וולדיגר, היא באמת אדירה בעניין הזה. אני אהיה קצר ולעניין כי ככה דיברו הרבה אנשים והכאב שעלה פה בדיון הזה, אני חושב שהוא מאוד ברור.

אנחנו מדברים פה על דיון של תוכנית חירום לילדים ונוער. המילה "חירום" היא מילה משמעותית בתוך הדבר הזה ולי יש תחושה שאיפשהו באזור שממנו מגיעים התקציבים חסרה ההבנה שמדובר במצב חירום נפשי. אנחנו נמצאים במדינת ישראל במצב חירום נפשי, הוא הולך ומתמשך, הוא הולך ומחמיר וחשוב מאוד להפנים את הדבר הזה, כי בתוך מצב כזה אנחנו מדברים על תוכנית טובה, תוכנית רצינית שמאושרת על ידי גורמים מקצועיים ולא ייתכן שיש קושי תקציבי של העברת תקציב שמונע מהילדים של כולנו לקבל את המענים הנפשיים שהם צריכים לקבל. אני יודע שמדינת ישראל יודעת לתקצב מצבי חירום ואולי יש איזשהו קושי בלהבין שאנחנו באמת באמת במצב חירום, זה משהו שפשוט חשוב להדגיש. אני חושב שבתוכנית הזאת, כמו שכבר דובר מקודם, הסוגייה של כוח אדם היא מאוד מאוד משמעותית. אחד הסעיפים החשובים שכן קיימים הוא תמרוץ של פסיכולוגים, של כוח אדם פסיכולוגי לתוך השירותים הפסיכולוגים החינוכיים על מנת שבמערכת החינוך אפשר יהיה לתת מענה. בלי להביא כוח אדם לא יהיה שינוי, לא נמציא אותו משום מקום. אני חושב שצריך להרחיב את הדבר הזה גם לתוך השירותים של בריאות הנפש ומשרד הבריאות צריך לתת את מה שצריך לתת כדי להביא את האנשים לעבוד בשירות הציבורי, עם חשיבה שהיא ארוכת טווח, כלומר לבוא ולנסות להחתים את האנשים קבע כדי שיישארו בתוך המערכת. וזהו, אני מקווה שיתעוררו שם באוצר ויעבירו את התקציבים האלה. אי אפשר לדרוש ממערכת שגוועת ממה שיש לה כרגע להמציא עוד תקציבים ולשים אותם, צריך פה גם להעביר את התקציבים התוספתיים וגם לקבוע, ודיברו על זה פה כמה אנשים, סטנדרטים לבריאות הנפש. מה האנשים במדינת ישראל צריכים לקבל, כמה פסיכולוגים פר מספר נפשות, כמה זמני המתנה לטיפול, זה דברים שחייבים לקדם אותם. תודה רבה. תודה רבה, אני רק אומר שהפסיכולוגיה הציבורית, אנחנו יוצאים איתה להחלטת ממשלה כן לתוכנית כמו שעשינו במקצועות הבריאות, הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. אנחנו עובדים ביחד עם רועי דרור ממשרד ראש הממשלה ואתם יודעים את זה כי כבר ישבתם איתו וגם הנציגים של הפסיכולוגיה הציבורית ואנחנו יושבים וזה משהו שאני מקדמת מאוד בימים האלה ואני מאמינה שזה דורש גם כמו במקצועות הבריאות איזשהו פלסטר מיידי עכשווי ואיזושהי תוכנית שהיא יותר ארוכת טווח.

כולם שותפים לתוכנית הזאת ובסוף אי אפשר בלעדיכם כי אתם ממלאים את כל השורות גם בחינוך, גם ברווחה וגם בבריאות ובסוף צריך לומר, מי שלומד פסיכולוגיה תואר ראשון ושני עם התמחות קלינית וכדומה, בסוף או שהמערכת הציבורית באמת היא לא מתגמלת ואז הולכים למערכת הפרטית, ואז כשמגיעים למערכת הפרטית מתחילה לכולנו להיות בעיה לעשות שימוש בשירות הזה. אז תודה רבה. אנחנו נסיים עם נופית אהרונסון, אמא למתמודדת שנמצאת כאן איתנו. אין לנו ברירה, אנחנו עם שתי דקות. ממש ממש בקצרה. ממש בקצרה אני רוצה רק לצאת לוועדה המכובדת הזאת את הסיפור האישי בעצם של מה עומד מאחורי כל המספרים שאתם מדברים עליהם וכל הנתונים שאתם נותנים. אני אמא למתמודדת שמגיל 12 בעצם באשפוזים שהיא נכנסת ויוצאת, נכנסת ויוצאת לאשפוז. כל אשפוז זו חוויה מצלקת. הסיבה שהיא נכנסת ויוצאת זה מכיוון שאין מענה כשהיא יוצאת מהאשפוז, אין מסגרת חינוכית. היא יוצאת וזה לא סיפור כזה מיוחד, הסיפור שלי בכלל לא מיוחד, הוא מאוד נפוץ לצערי. ילדים יוצאים מאשפוז ואין מסגרת חינוכית מתאימה, אז הם נשארים בבית וההורים מנסים לטפל ולהציל את הילד שלהם,

אחרי חודש-חודשיים שהוא בבית הוא כבר חוזר לאשפוז כי הוא כבר לא מתאים לשום מסרת חינוכית מכילה ככל שהיא תהיה. המצב במחלקות הוא כזה ששוב, משהו שאנחנו חווינו לא כזה מיוחד, זה כנראה בגלל חוסר בכוח אדם, יש מצבים של קשירות, מצבים שאנחנו מגיעים לאשפוז והילדה רוצה למות ושולחים אותנו הביתה. 'תחזרו עוד שבוע, תחזרו עוד חודש', הילדה מתעקשת למות ואנחנו חוזרים הביתה עם הילדה. העניין של הרצף הטיפולי, כאילו זה נשמע כמו סיסמה, באמת זה מושג כזה שעומד מאחוריו מצב שילד יוצא מאיזושהי מסגרת ואין מענה. אם הוא יוצא הביתה ואין לו מסגרת חינוכית, או אם הוא חוזר לאשפוז והאשפוז זאת לא המסגרת שמתאימה לו ואז הוא לא מקבל מענה מדויק. אני רוצה רק לחדד את העניין מול משרד החינוך, למה זה כל כך חשוב החלק שלכם בכל העניין הזה. הקו בין ילד עם ADHD שלא מקבל מענה לבין ילד שנזלג מתוך ה-ADHD למצב של קשיים רגשיים עד לאשפוז, הוא כל כך דק. נערה שעומדת מול המראה ולא אוהבת את מה שהיא רואה למצב שהיא מתאשפזת במחלקה לאנורקסיה, זה קו כל כך דקיק,

שאם לא ניתן מענה באמת במסגרת החינוכית הוא מאוד מהר עובר לאשפוז פסיכיאטרי וזה לא סיפור מיוחד. הסיפור שלנו הוא מדגם מייצג. כן, משפט ומשפט שלך. היי, אני קול קולטון, אני מטעם הלובי למלחמה באלימות המינית. אני אדבר רגע על עצמי מגוף ראשון. אני עברתי פדופיליה, אני בן 38 היום, אני על הרצף הטרנס, הא-בינארי,

וכולי ומה שחשוב לי להגיד זה שאני בשלוש שנים האחרונות קברתי 11 אנשים שאני מכיר באופן אישי, חברים שלי, מסיבות כאלה ואחרות. לא כולם היו על הרצף הטרנסי, לא כולם השתייכו לקהילה הלהט"בית, אבל כולם על אותו רקע שאין מענים. גם כילד, באו להורים שלי אמרו להם 'הילדה שלכם עברה פדופיליה ועכשיו לכו הביתה ותמצאו מה לעשות איתה'. למזלי הענק ההורים שלי החזיקו את זה בשתי הידיים, עד היום אני לא מצליח להשתלב בשוק התעסוקה, עד היום יש לי קשיים כלכליים, קשיים נפשיים, אין מענים והדבר הזה זה לא רק מציל את אלה שהם על סף אובדנות וזה לא רק מציל את המשפחות שלהם. זה ממש הדור של עולם התעסוקה שמישהו שהתאבד לו חבר או חברה, הדבר הזה משפיע על איך שהוא תופס את העולם וזה משפיע מעכשיו לעוד 20 שנה, 30 שנה ו-40 שנה קדימה. אז תודה רבה על הוועדה הזאת ובכלל לחזק את ידיכם שאסור להרפות מהאוצר כי התקציב הזה זה מה שיהיה פה בכל התחומים החברתיים במדינת ישראל.

משפט מסכם שלך מהתאחדות הסטודנטים, נקודת מבט שהיא קצת אחרת על הנושא הזה.

אז באמת בתחילת הוועדה חברת הכנסת סילמן פתחה ואמרה שחשוב להרחיב את התוכנית גם לאוכלוסיות אחרות שלא מקבלות מענה ולמרחבים אחרים שכרגע אין בהם התייחסות וחשוב לנו מאוד להעלות את הנושא של סטודנטים וסטודנטיות שאין להם כרגע תוכנית אחידה,

שתיתן להם מענה לבריאות הנפש. אם התמזל מזלם והם הגיעו לאוניברסיטה שיש לה איזושהי תוכנית נקודתית אז מצוין, אבל יש לא מעט סטודנטים וסטודנטיות שבמצב מאוד מאוד לא פשוט באקדמיה. נתונים מראים ש-20% מהסטודנטים והסטודנטיות העידו שהם פגעו בעצמם, ביצעו פגיעה עצמית במהלך הלימודים באקדמיה, מחרדות, חרדות בחינות, חרדות אחרות, פגיעות מיניות, הלומי קרב ואלה נתונים שמשקפים את מצב הסטודנטים והסטודנטיות בעולם. אין לנו נתונים מהסטודנטים בארץ פשוט כי זה לא נושא שחשוב לנו לחקור אותו וזה אבסורד בעינינו. אז דבר אחד, אנחנו השארנו על שולחנם של חברי הכנסת רשימה של הצעות של דברים שניתן לבצע כבר עכשיו, תוכנית שתקל על חיים של סטודנטים וסטודנטיות כבר עכשיו באקדמיה. ונרצה בכלל לבקש ולהכניס את הקהל הסטודנטיאלי לתוכנית החוסן. אין שום סיבה שסטודנטים שסיימו 12 שנות לימוד והגיעו לחיים הבוגרים שלהם ובפעם הראשונה בעצם עוזבים את הבית לא פעם - - - איזה תוכנית חוסן? תוכנית חוסן, אפשר לבצע תוכניות מנטורינג לסטודנטים בשנתיים הראשונות באקדמיה - - - בסדר, אבל אין כרגע.

את מדברת על להכניס אותם לתוכנית חוסן, אם אין תוכנית חוסן אז אי אפשר להכניס אותם לשום דבר.

זאת המטרה הזאת. אוקיי. אז חשוב שגם סטודנטים יכללו בה. סטודנטים מה, לרפואה?

לא, סטודנטים בכלל, גיל של סטודנטים. באופן כללי אם מדברים פה על רצף, אז המחלה לא נגמרת בגיל 18 וגם לא בגיל 21. בקולג'ים בארצות הברית יש תוכנית מובנית לצורך הזה. בקולג'ים בארצות הברית יש תוכנית?

קולג' בארצות הברית יש לו תוכנית חוסן לסטודנטים. אוקיי. שיר, אני אשמח מאוד, האמת אני מציעה לך גם לשבת עם פרופסור גיל זלצמן, אתם בתור התאחדות הסטודנטים, קצת ללמוד ממנו על התוכניות שיש. אנחנו נגבה אתכם ביחד עם אלחנן שלכם ועם כל יו"ר ההתאחדות שלכם מלמעלה וננסה לסייע לכם גם בתקציבים וגם במענים לסטודנטים שצריכים להתמודד באמת במשך תקופה ארוכה. אז שבו איתו, הוא מדהים, הוא יעזור לכם והוא ישאיר לכם את הטלפון שלו. וכל דבר שאתם צריכים אני נמצאת פה מלמעלה כדי לסייע לכם. שיר, יש גם שדולה באקדמיה למניעת אובדנות. אז דבי צפתי היא מדהימה. תקשיבו שיר, תתחילו להתחבר לגורמים הרלוונטיים פה בתוך הוועדה. אנחנו שמחים על הסנכרון הזה וכל דבר שנוכל לרתום מלמעלה ובאמת להתנות גם את התוכנית הזאת בהתייחסות גם לשלבים האלה, אנחנו נשמח. תראו, אני רוצה לסכם ולומר כמה דברים. אחד זה שאנחנו לא נרפה מזה, בסדר? אנחנו מבחינתנו הקמנו גם ראש חץ בתוך המערך הזה של בתי החולים והפסיכיאטריה בכלל, שמשלב בתוכו את המגזר השלישי, את ההורים, אנחנו כרגע הולכים למשהו שהוא קצת יותר אינטרדיסציפלינרי גם וגם מבחינת העולם הפסיכיאטרי שמשתף את כולם יחד פעם ראשונה.

כולם נלחמים ביחד למען המטרה הזו והאמת שזה צודק כי אנחנו באמת חשבנו והם יודעים גם לאן פני היו מיועדות באותו ערב כדי לבקש את התקציב הזה ואנחנו ראינו איפה הדברים נופלים בין הכיסאות ואני זה מאוד לא מצא חן בעייני. אני חושבת שבסוף אם נאמר שזאת צריכה להיות החלטת ממשלה, אז זאת צריכה להיות החלטת ממשלה. אין שום בעיה גם לנסות לעשות מאטצ'ינגים אבל צריכה לבוא איזושהי החלטת ממשלה בסיסית ראשונה שגם רואה בזה ערך ורואה בזה משימה לאומית כרגע להתמקד בה. בתוך כל זה גם מה שעידית סרגוסטי אמרה על תורי ההמתנה. אנחנו נשב על זה, נעשה דיון מיוחד בנושא הזה על תורי המתנה וקיצור תורי המתנה. אי אפשר לחכות לאינטייקים כל כך ארוכים ואחר כך לטיפול כל כך ממשוך וצריך לראות מה עושים בנושא הזה. אנחנו נוציא מכתב רשמי של הוועדה שיהיו חתומים עליה כל חברי הוועדה שהם בתוך ובסוד העניינים האלה. לצורך החלטת הממשלה הזאת נבקש את מנכ"ל משרד הבריאות, השר אם הוא ירצה לבוא אנחנו נשמח אדרבא ורבא כדי לשבת לראות בזה באמת ערך עליון, ולראות איך מקדמים את זה הלכה למעשה ואיך מביאים כסף שבסופו של דבר ייתן מענה ופתרון ראשוני אני חייבת לומר כי זה לא הפתרון, זה רק ראשוני. אז אני רוצה להודות לכל מי שהשתתפו כאן. אנחנו נוציא סיכום של הדיון, הוצאנו גם לינק שאנחנו נעביר. כל הילדים שנמצאים בבית, כל הילדים האבודים שאנחנו לא יודעים היכן הם. אז גם הורים כבר התחילו לכתוב לי כי באמת נתתי גם את הנייד שלי ואני חוזרת עליו 054-9987074, אנחנו מבטיחים לענות ויש לי צוות יקר שיעזור ויתאם מולכם. יש לינק שלם, כל מי שהילד שלו נמצא כרגע במצוקה במקום שהוא לא יודע ולא מוצא מענה

תירשמו בלינק הזה, אנחנו מפיצים אותו הלאה עם הודעת הדוברות של הוועדה ודרכי. וזהו. חודש טוב, בשורות טובות, חודש אייר זה באמת חודש רפואה. הישיבה ננעלה בשעה 15:08.